אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה יחד עם ועדת הפנים והגנת הסביבה.

ה-26.11.2018, ועל סדר יומנו הפצת מידע כוזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על מערכת